לוי: 3 מזכיר הכנסת דן מרזוק: 3 ערב טוב. היום יום רביעי, י"ז בתשרי התשפ"ג, 12 באוקטובר 2022. אני מתכבד לפתוח את מליאת הכנסת. יש לי לומר כמה דברים טרם העברת זכות הדיבור למזכיר הכנסת. כנסת נכבדה, לאור בקשה שהגיעה ממזכירות הממשלה, ולאור חשיבות הסכם הגבול הימי ההיסטורי בין ישראל ללבנון, ביקשתי לכנס את המליאה בהקדם האפשרי, כדי לאפשר לחברי הכנסת לקבל לידיהם את פרטי ההסכם שהונח על שולחן הכנסת. ברגע שהממשלה דנה בהסכם אין שום סיבה לדחות את הנחתו על שולחן הכנסת בפני חברי הכנסת. אני מודה לעובדי הכנסת שנמצאים פה בהתראה קצרה כל כך במהלך הפגרה. תודה רבה לכם. בתקופה האחרונה סיירתי בראש הנקרה ולאורך גבול הצפון, קיבלתי סקירות ביטחוניות מגורמי הביטחון, למדתי את פרטי המחלוקת והבנתי את חשיבות ונחיצות ההסכם. במהלך ביקורי המדיני בפריז גם הבהרתי למארחיי באספה הלאומית ובסנאט הצרפתי את חשיבות ההגעה להסכם, והתרעתי בפניהם על הסכנה שחיזבאללה מציב לשקט באזור ולמדינת לבנון. הבהרתי גם שללא ההסכם ישראל תזרים גז מכריש ברגע שיהיה פעיל, ואם חיזבאללה ינסה לפגוע בו ישראל תגיב בעוצמה. אני שמח שצרפת וארצות הברית סייעו להגעה להסכם החשוב הזה, ששומר על האינטרסים הביטחוניים והכלכליים של מדינת ישראל. תודה רבה. הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, אבקש להודיעכם כי הונח היום על שולחן הכנסת הסכם תיחום הגבול הימי הצפוני.

תודה רבה למזכיר הכנסת. תמה הישיבה. ישיבה זו נעולה.